אדוני ראש הממשלה חבר הכנסת בנימין נתניהו, המשנה לנשיאת בית המשפט העליון השופט עוזי פוגלמן, ראש האופוזיציה חבר הכנסת יאיר לפיד,

של המדינה, שרים וחברי הכנסת בעבר ובהווה, שגרירות ושגרירים שנמצאים איתנו, מכובדיי כולם,

אנו נפתח

שהתגייסו כדי לסייע ככל יכולתם למשפחות, הן במסגרת החמ"ל שהוקם כאן בכנסת הן בהשתתפות בהלוויות הרבות מנשוא, הן בניחומי המשפחות והן ביוזמות האזרחיות הרבות. "עת צרה היא ליעקב". אפילו מדינת ישראל למודת המלחמות ומוכת הטרור לא התמודדה מעולם עם מכה כל כך כואבת בהיקפה, בעוצמתה, ברשעותה ובאכזריותה כלפי חיילים ואזרחים כאחד, נשים,

תפילות דתיות ותפילות חילוניות, תפילות הנאמרות כולן ממעמקי

חיילות וחיילים,

ואנשי כוחות הביטחון, תהיי ברכת השם ועמו ישראל עליכם ואיתכם,

תשובו הביתה בשלום

ידבר שונאינו תחתיהם ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון ויקוים בהם הכתוב:

ה' אלהיכם ההֹלך עמכם להילחם לכם עם אֹיביכם להושיע אתכם', ונאמר 'אמן'".

כעת יישאו דברים הנשיא,

בדמות אזרחים, כיתות כוננות, רבש"צים, חיילים ושוטרים

שערה, נאבקו,

כולם

יש לנו עם נפלא ומופלא, פשוט כך.

עם שיודע שאין לו שום ברירה אחרת, שאין לו שום ארץ אחרת,

מכובדי נשיא המדינה, יושב-ראש הכנסת, המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, ראש האופוזיציה,

גם בחלוף 75 שנים לכינונה של עצמאות ישראל, מלחמת העצמאות טרם הסתיימה. הקמת המדינה הייתה

יהודים ולא יהודים, שמתאחדים למטרה בהתמדה, בהקרבה ובגבורה. במערכה הלאומית הזאת כולנו יחד.

חברות וחברי הכנסת, יש הרבה שאלות על האסון שאירע לנו לפני עשרה ימים. נחקור הכול עד

כעת רבים בעולם מבינים מול מי עומדת ישראל. הם מבינים שחמאס זה דאעש, הם מבינים שחמאס היא גרסה חדשה של הנאציזם, וכפי שהעולם התאחד כדי להביס את הנאצים ואת דאעש, ככה

בליבם של לוחמינו העזים מפעמת רוח הקרב של גיבורי ישראל לדורותיהם. לוחמינו מוכנים להמשך, ויהיה המשך, עד להכרעתם המוחלטת של

כשהם ראו את הנאצים האלה מגיעים אליהם, מה עבר במוחם ברגעיהם האחרונים. ליבנו עם משפחות החללים, עם משפחות הנעדרים,

מה גדול הכאב. כגודל הזוועה כך גדולה הגבורה.

שלו בכיתה

שאכל הרבה וצחק הרבה. התשובה שלו למוות הייתה שהוא בלע את החיים בתאווה, חלק מכם הכרתם אותו, אדוני הנשיא,

המערכת הישראלית קרסה מפני שהיא התנתקה מהדנ"א הערכי שלה. ישראל תמיד אמרה לעולם: אנחנו הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, ואנחנו המדינה החזקה ביותר במזרח התיכון. רק

אנחנו נצא מהאסון הנורא שפקד אותנו דרך זה שנבנה הכול סביב הערכים הטובים שאנחנו רוצים לחיות לפיהם. ברחבי הארץ כולה יש כרגע,

מאות אלפי גילויים מרגשים, מעוררי השראה, של עזרה הדדית,

מדינת ישראל מסרבת לחיות חיים של פחד ואלימות.

התנ"ך בספר תהילים אומר לנו שלהיות חפצי חיים פירושו גם להגדיר איזה חיים אתה חפץ שיהיו לך: "מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע וּשפתיךָ מִדַּבֵּר מרמה, סור מֵרע וַעֲשה טוב בקש שלום

רבותיי, נא לשמור על השקט. אני יודעת שאין אופציה אחרת ושישראל תנצח. השואה שהתרחשה עלינו בשבת השחורה של שמחת תורה העירה כוחות אדירים. העם הזה יודע להתעלות על עצמו ברגעים האלה, והרגעים האלה

ננתח ונתחקר ביום שאחרי, את כל מה שצריך לעשות,

והיא: לנצח ולרסק את החמאס. אני רוצה להגיד מילה לסיום ואני רוצה שתהיו בשקט,

(הישיבה נפסקה בשעה 16:47 ונתחדשה בשעה 16:56.)

אני מחדש את הישיבה. אני מזמין את חברת הכנסת מירב בן ארי להשלים את דבריה,

תסיימי מהר, כי הם מפוצצים בגללך. אני אגיד לך על זה משהו. אחריה,

כששאלת אותי אם לחזור, היה לי חשוב להגיד מילה על סיפורי הגבורה שאני שומעת כל השבוע בשבעות, בביקורי המפונים, בלוויות, על הרבש"צים, על לוחמי כיתות הכוננות, על השוטרים, על השוטרות, על החיילים,

המאורעות שעברנו בסוף השבוע האחרון, שעבר, הם

שאי-אפשר בכלל לדמיין ואי-אפשר בכלל לתאר ואף אחד מאיתנו לא יכול להעלות על דל

היא צריכה לעשות דבר אחד, אחרי שפתחו עלינו במלחמה, ושיהיה ברור: הכריזו עלינו מלחמה. ישראל היא לא הצד התוקפן כאן, אנחנו הצד המתגונן. פתחו

נמשיך להתפלל ולקרוא ולפעול להשכנת שלום ולהפסקת המלחמות ומה שמתלווה להן. קראתי גם להנהגת הפלגים הפלסטינים להתחיל בצעד הומניטרי: לשחרר לאלתר את

בביטחון, בשותפות ובסובלנות. לא עשינו די. לא טיפלנו בעשבים השוטים, לא טיפלנו בקיצוניות, לא טיפלנו בדה-הומניזציה שעושה כל צד לצד

ראש הממשלה, את הכרזת המלחמה על עזה.

נקמה, את שורת הפתיחה בשירו המופתי של נחמן ביאליק: "וארור האומר: נקום!" "ארור האומר:

שאלתי אותו: ד"ר עז א-דין, אתה עדיין איש שלום?

הנקמה האמיתית על רצח היא השגת

האזרחים הערבים במדינה, אנחנו היחידים בכל העולם שמדברים ערבית ועברית,

רואים את

סיפורים קשים ועצובים. ראש הממשלה סיפר סיפורים עצובים וקשים, ראש האופוזיציה סיפר סיפורים עצובים וקשים. יש הרבה כאב, הרבה צער, יש הרבה

אבל יש גם הרבה הרבה מאוד כעס,

חברותיי וחבריי חברי הכנסת.

כעס לא על מה שהיה לפני השבת שעברה, אלא כעס על מה שקורה עכשיו.

אני אוהב את הבת שלי לא פחות מכפי ששאר

אבל בסוף צריך להסתכל גם

ראש הממשלה, לפעול בקרירות ובנחישות'. חמשת בני המשפחה שנשלחו מטעם מטה המשפחות היו המומים. אחת מהם התנגדה

במילים אחרות, מטה המשפחות גילה בהפתעה במהלך המפגש עם ראש הממשלה שמישהו הקים לו ארגון מתחרה בשם "הפורום". לידיעה צורפה תמונה שבה אחד מבני המשפחה מחבק את ראש הממשלה

שרון ניר. הודעה למזכיר הכנסת. ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה,

התשפ"ג 2023. אני מזמין את יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, חבר הכנסת יעקב אשר, להציג את החלטת הוועדה. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הצעת החוק שבנדון נדונה

שאפשר. המטרות הנוספות, ועל זה הצעת החוק מדברת: תוספת סיוע לנפגעי פסולת, הקמת תשתית לטיפול בפסולת ברשויות מקומיות, רק באשכולות 1 5,

בכללם נשים, ילדים,

שהוצאו להורג בצורה ברוטלית. כולנו ראינו מראות קשים הלקוחים מתקופת השואה, וכל זאת בזמן שיש לנו מדינה ריבונית וצבא חזק. לא חשבנו שזה יקרה במדינה ריבונית. בשעה קשה זו, שבה מדינת ישראל כולה מתאבלת וקוברת את מתיה, אנו

האחדות היא כוח.

ובראשם לראש הממשלה: מוטלת עליכם החובה לקיים את ההבטחה לציבור ולמוטט את חמאס. אני שומע את הקולות על הדיונים לגבי מטרות המבצע והיקף המבצע אני מישיר מבט לראש

ישראל הנכבד, אני מסתכלת עליכם ומישירה אליכם מבט, ובעצם מישירה מבט לראש הממשלה בנימין נתניהו: אתה המנהיג. מצופה ממנהיג

נתנו להם את כל הזמן שבעולם לפנות את עזה.

זה רעש רקע שאני חושבת שמנהיגים חייבים להתעלם ממנו.

עד יום שישי של התופת לא הכרנו חוסר ביטחון כזה להתהלך ברחובות העיר.

כל מיני דיבורים על מסדרון הומניטרי או

אז אני רוצה לומר באופן ברור: אין פרופורציה פה, כי הפרופורציה תהיה לקחת 3,000

הפחד האמיתי שאנחנו רואים בצד השני הוא כי הם מבינים שעם ישראל חזק ומאוחד עכשיו. אסור לנו, לאף אחד בבית הזה ולאף אחד במדינה הזו, לרפות את ידו של צה"ל.

שכולנו מתעלים בימים אלו מעל השגרה הסוערת, המקוטבת, ולא אחת גם המכוערת,

אזרחי ישראל מצפים לזאת בראש ובראשונה ממנו, ולא יסלחו לו אם לא יתעלה לגודל השעה.

ולממשלתו הרחבה, תודה רבה. גם בהכרעות ובפעולות קשות, אבל לא נתעלם מדפוסים חוזרים,

של התנהגות פוליטית נלוזה,

של זריית רוח המובילה לעוד ועוד

הדבר היחיד שנמצא באותה דרגת חשיבות הוא להשיב את החטופים הביתה. אלו שתי המשימות החשובות ביותר שלנו. מעתה ואילך חייבת הממשלה לפעול על פי שלושה עקרונות

מדינת ישראל היא המדינה היחידה בעולם של העם היהודי. אין לנו שום ארץ אחרת. וכמו שכתב בימים אלו חנן בן ארי: "שר לך שיר ישן, נשאר לך נאמן, לעולם לא נשבר, בשלום ובצער, במתוק ובמר". תודה רבה. אנחנו נעבור מייד להצבעה, הצבעה אלקטרונית. חברי הכנסת,

תודה רבה ליושב-ראש ועדת הכנסת. נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק לדחיית הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות,

לקריאה ראשונה. אני מזמין את שר הפנים, חבר הכנסת משה ארבל,

אני סוגר את רשימת הדוברים. מכובדי

ולהשתתף בצערן של כל כך הרבה משפחות,

משפחות החטופים והנעדרים. אני כמובן מבקש לחזק את ידי חיילי צבא ההגנה לישראל,

שסיפרה על חוויותיה אחרי שניצלה. הבעתי בפניה את ההערכה הרבה על אומץ הלב, וגם הבנה לכאב הרב של אובדן החברים מהיישוב. התקשרתי גם לחברי ד"ר עז א-דין אבו אל-עייש, שכבר

יש צד לכאן וצד לכאן. ועד היום,

נהרגו בעזה בין 800 ל-900 ילדים. השאלה שאני שואל את כולם, אבל בעיקר את

מיידית. ליבי עם 12 משפחות מהאוכלוסייה הערבית שאיבדו את היקרים שלהן מאז שבת, והאחרון בהם, מופיד סנונו מאבו

היא הפריעה לך רק בשניות האחרונות. בהתחלה היה שקט. תן לי לסיים את זה.

תסיימי במשפט. היום יותר מכל פעם אחרת

עמדתנו מאוד ברורה: צריך להוציא את כל האזרחים ממעגל האימה. אנחנו לא רוצים שערבים יפגעו ביהודים ולא שיהודים יפגעו בערבים.

סליחה? היא ירקה עליו. איך אתה מרשה לה? בוגד.

תומכי טרור. תומכי טרור.

ירקה עליו. איפה היא, משאיר אותה, לך תתלונן, לך תתלונן, היא ירקה עליו, אתה לא

כמו ששמתי לי למטרה שאחמד טיבי לא יהיה סגן יו"ר הכנסת ואני לא אגיד לו "אדוני", ליועצו של ערפאת, בעד שלום, בעד שום סיבה שבעולם, אני לא

המקומיות ולמועצות האזוריות. אבל אני רוצה להזכיר לכולם שהזכות הזו של בחירות לרשות המקומית, עבור 35 יישובים לא מוכרים בנגב לא הייתה קיימת הזכות

כאזרחים שווים. תודה רבה.

אחרון הדוברים בדיון הזה הוא חבר הכנסת משה רוט.

כנסת נכבדה, אזרחי ישראל, הפסוק אומר: "עת צרה, מבקשים לא להפריע לדובר.

הפסוק אומר: "עת צרה היא ליעקב

ביגוד למפונים,

וכן, ככה רשימה ארוכה שראינו התנדבות, התנדבות ממש מקצה עד קצה,

חיילים ביקשו ציציות, עשרות אלפי ציציות נקשרו השבוע כדי להעביר לחיילים שביקשו זאת. תושבי הדרום כאובים, מודאגים, ואנחנו כאובים ומודאגים איתם.

לצערנו הרב, זה כואב שזה עלה לנו בכל כך הרבה דמים, אבל הרווח של להיות באחדות

נמחק שמו מהצעות חוק שהיה שותף להן עם מציעים אחרים. כמו כן, הצעות חוק שמספרן פ/2806/25,

שהוגשו מטעמו כמציע יחיד,

לרבות אנשי כוחות הביטחון השונים, ונפצעו אלפים. כמו כן, ישנם נעדרים שטרם אותרו. בנוסף, דווח על עשרות אזרחים וחיילים שנשבו על ידי ארגון הטרור חמאס והועברו לרצועת

כמו כן, הכריז השר לביטחון לאומי על מצב חירום כליאתי, מנהל בית הסוהר יהיה רשאי להלין אסיר תוך חריגה מהוראות הדין לעניין שטח מחיה ולהלין מחבלים על מזרן. מנהל בית סוהר יפעיל את סמכותו ביחס לתאים שבהם מוחזקים האסירים החשודים,

לפקודת בתי הסוהר,

איננה, אחמד טיבי,

בבקשה.

אדוני היושב-ראש, ותודה גם לשר משה ארבל על הדברים שחשוב לומר ולהגיד. אני לא התכוונתי לדבר,

אבל אני חייבת רק להגיד משהו אחד, שיהיה כאן

כשצה"ל עם המוסריות שלו אומר להם: תתפנו לדרום הרצועה, אז הוא מכריח אותם להישאר.

לא רצינו את הטבח הזה, לא רצינו את

ולא הובילה לשלום עם שכנינו, אלא הם העמיקו את הקרע והרחיבו את השנאה בין העמים. למרות הכאב העז שאנו חווים, עלינו לזכור כמדינה: התגובה איננה צריכה להגיע ממקום של רגש, אלא מתוך מחשבה עמוקה ואמיצה לכיוון העתיד הבטוח ושלום פורץ גבולות. השאלה אשר עלינו לשאול היא לא מתי תסתיים המלחמה או הלחימה,

להחזיר את החטופים

ולכן הדרישה שלנו היא שהמדינה תתעשת ותקבל החלטה מיידית להציב מיגוניות בכפרים הבלתי-מוכרים. 140,000 אזרחים בנגב, אין להם מיגון לא במועצה האזורית אל-קסום, לא בנווה

פגשתי אותם, כולנו רואים אותם, אריות. בסופו של יום אתם תיפלו מולם כמו זבובים אחד-אחד. "המה כרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד". זה נכון וזה יקרה, אבל כדי שזה יקרה

שורפים חיים את חיילינו, ורשימת הפשעים נגד האנושות שבוצעה בחבל עזה בשבת האחרונה היא אין-סופית. בטבח הזה,

חבריי וחברותיי לכנסת,

שישמעו אזרחי ישראל. לא חמאס, פת"ח. חשוב שנשמע כולנו את זה, גם

אבל הוא חייב להיות ניצחון מלא. זה ניצחון. זאת בשורת השלום האמיתית: ניצחון הטוב על הרוע.

תודה רבה. תודה

מכובדי היושב-ראש,

אני מתכבד להביא בפניכם את הצעת חוק שמירת הניקיון (תיקון מס' 25 והוראת שעה), התשפ"ד 2023, לקריאה השנייה ולקריאה השלישית. חוק שמירת

ערים שבאים אליהן היום פליטים,

רשות מקומית שהיא חלשה לא תוכל לשאת בזה לבד, ולכן בהסכמת, כולם, החוק הזה חשוב. השרה להגנת הסביבה עידית סילמן ביקשה, הסבירה במכתב את הצורך ואת הרצון,

ולכן אנחנו נעבור לקריאה השלישית. מי בעד הצעת חוק שמירת הניקיון (תיקון מס' 25 והוראת שעה),

חוק שמירת הניקיון (תיקון מס' 25 והוראת שעה), התשפ"ד